לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום רביעי, כ"ד בחשון התשפ"א, 11 בנובמבר 2020. על סדר היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) (אזור תיירות מיוחד),

לפני הקריאה השנייה והשלישית. מדובר בהצעת חוק שהיא מה שמכונה אילת וים המלח. יושב-ראש הוועדה שלח פנייה לפיה ועדת החוקה, חוק ומשפט צפויה לסיים היום את הכנסת ההצעה לקריאה השנייה והשלישית ולכן מבקשים את אישור הוועדה להביא את הצעת החוק הזאת בקריאה השנייה והשלישית ביום ההנחה, כלומר היום. זה עולה לדיון.

מה הבעיה? לי יש שאלות. קודם כל, שאלה כללית. פטור מהנחה בהצעות פרטיות זה משהו שאפשר לדבר עליו כאן, בוועדת הכנסת? אין ועדת שרים לחקיקה? כן, אפשר לדבר על זה. אוקיי, כי אני רוצה לדבר אתך על איזשהו משהו. כולנו בעד הצעת החוק ובעד פתיחת אזורי תיירות מיוחדים, וגם עם השינויים שדיברו עליהם בוועדת החוקה. אני מנסה להבין כי אני ראיתי פשוט פרסום שברגעים אלה יש איזושהי פשרה שמסתמנת בין יו"ר ועדת החוקה לשר הבריאות, והיועצים המשפטיים מנסחים חוק חדש. אני רוצה לוודא שאנחנו נותנים פטור להצעת החוק כמו שאושרה בוועדת החוקה והייתה אמורה לעלות להצבעה לפני יומיים. שלא יהיה מצב שאנחנו נותנים פטור ואז פתאום יביאו לנו סדרת הסתייגויות מוסכמות על ידי הקואליציה, שמשנות את כול

- - - עוד פעם אני רק רוצה לוודא, כי אני ראיתי - - - שעכשיו יש יועצים משפטיים שבהסכמת יושב-ראש ועדת החוקה ושר הבריאות שעומלים על תיקונים. אז אני אשיב. הצעת החוק שהוגשה בעצם תואמת את עמדת הוועדה האחרונה שהייתה. בין ההצבעה לקריאה הראשונה שהייתה אתמול ובין הקריאה השנייה והשלישית שתהיה לכאורה היום יתקיים דיון בוועדת החוקה. ועדת החוקה סוברנית להחליט איזו החלטה שהיא רוצה ביחס לחוק. כל מה שוועדת הכנסת מתבקשת לעשות זה להחליט האם היא מעוניינת בדיון היום,

או לא. אני לא נכנס כרגע לתוכן, מכיוון שאני גם שותף לתוכן. גם אוסאמה סעדי ואחרים שותפים, וזה יידון בוועדת החוקה.

הבקשה היא פשוט של יושב-ראש ועדת החוקה והוא לא נמצא כאן. אנחנו בעד, אני רק רוצה לוודא שיושב-ראש ועדת החוקה אומר שהוא מעלה את אותו חוק שהוועדה אישרה. שלא עכשיו פתאום תהיה איזושהי פשרה נתנו פטור לאיזשהו חוק, ואז עשו לנו איזושהי פשרה ש - - - לא. הוא יעלה חוק שתקבע ועדת החוקה.

אנחנו נותנים לו פטור מחובת הגשה על הצעת החוק הפרטית.

ואם תרצה לעלות הצעה ממשלתית זה פטור חדש? אין הצעה ממשלתית כרגע.

לא? אני לא מכיר. יש כרגע דיון והבקשה היא על הצעת החוק הפרטית.

זה הצעות חוק פרטיות שהפכו להצעות חוק מטעם הוועדה.

כן, חוק אילת. מה שעבר בקריאה ראשונה?

מה הבעיה? אני חושב שאנחנו מסכימים. אבל היא אושרה בקריאה הראשונה. החוק כרגע אושר בקריאה הראשונה. אין בעיות. היא עוד לא סיימה את הדיון בקריאה השנייה והשלישית. למה, בין השאר, נלקחה הצעת החוק הממשלתית? כי היו שם שינויים שלא היו מקובלים על שר הבריאות והוא משך את זה. עכשיו אנחנו עושים הצעת חוק פרטית ונותנים פטור. הצעת החוק הפרטית אמורה להיות דומה וזהה להצעת החוק שנמשכה, כי זה מה שנאמר לנו.

עשר דקות לפני הישיבה ראינו שיש איזשהו משא ומתן בין יושב-ראש ועדת החוקה והוא לא כאן ובין שר הבריאות, והיועצים המשפטיים מנסחים ניסוח חדש. אני לא רוצה שיקרה מצב שאנחנו ניתן פטור - - - אז אני מניח, מכיוון שאנחנו דנים לפני שהוועדה סיימה את עבודתה, והיא עכשיו צריכה לדון בחוק עצמו הרי כל הליך החקיקה יתחיל מחדש עבר קריאה ראשונה אתמול, עכשיו חזר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית, ויש שם דיון. יש שינויים או אין שינויים זו פררוגטיבה של ועדת החוקה, אני לא מבין אפילו את הדיון. לא של יושב-ראש הוועדה, אלא של הוועדה.

גם אם יושב-ראש הוועדה יגיע להסכמות עם שר הבריאות והוועדה לא תסכים,

בסוף זו הפררוגטיבה של הוועדה. חבל שחסר כאן יושב-ראש ועדת החוקה שיבוא ויגיד שזו כוונתו, ולא שיש כאן איזה משהו שאנחנו לא מכירים, כי הוא זה שביקש את זה. נכון, הוא ביקש. אני קצת משוחד, כי אני חתום על הצעת החוק אבל נראה לי שראוי שנסיים את הליך החקיקה אני לא אגיד "המופרע" הזה - - - כולנו רוצים כבר לפתור את הבעיה הזאת של אילת ושל ים המלח וגם ל - - אז בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. - - אבל פשוט לא רוצה שיקרה מצב שיש איזשהן פשרות שאנחנו לא מכירים.

אני בעצמי לא יודע. הצעות חוק שאני הגשתי, ואני לא יודע.

כחברי כנסת חייבים להמשיך בהליך. השאלה אם הממשלה תעצור או לא תעצור, תביא את זה או לא אנחנו מצדנו חייבים לקדם את זה. אם הממשלה תביא הצעת חוק אחרת, תגיש הסתייגויות - - - בינתיים זה עבר פה אחד,

אז בואו נריץ את זה. אני הבנתי שיושב-ראש הוועדה שהוא במקביל למליאה עומד לכנס את הוועדה לדון בזה.

על חשבון המליאה. יש לעוד מישהו הערות?

אם כך נעבור להצבעה. מי בעד אישור הקדמת הדיון? ירים את ידו. הצבעה בעד- 6 נגד- אין נמנעים- אין הבקשה להקדמת הדיון אושרה.

אחד, שישה בעד. הבקשה אושרה.